בוקר טוב חבריי, בוקר טוב למיטל ולכל הצוות הנכבד. הנושא שלנו היום מוגדר כהקמת אוניברסיטה בעיר ערבית, אבל אני רוצה להיות יותר מדויק ולקרוא לזה: הקמת מוסד אקדמי מתוקצב בעיר ערבית, ואני אסביר יותר מאוחר למה אני מכנה את זה כך. אני רוצה בכמה דקות קצרות להציג את עיקר הדברים, ואז בתקווה שיהיה מחובר, כי הוא ביקש לדבר ראשון, נוהאד עלי. יש לו מצגת, ואפשרתי לו לדבר יחסית זמן יותר ארוך. אם הוא מחובר, אם אתם יכולים למצוא אותו, אני אודה לכם. אני רוצה להתחיל מכמה עובדות כדי להסביר את החשיבות של הקמת מוסד אקדמי בעיר ערבית. שיעור הסטודנטים הערביים בישראל מכלל הסטודנטים נמוך באופן משמעותי משיעורם באוכלוסייה, וככל שמתקדמים בתארים, הבעיה יותר חריפה רואים פחות ופחות סטודנטים ערביים. אם יש מעט יחסית בתואר ראשון, כשמתקדמים לתואר שני ותואר שלישי, בוודאי כסגל, האחוז שלהם נמוך ביותר. אלפים מהסטודנטים הערביים אזרחי ישראל לומדים בחו"ל, בין אם זה באירופה, או במדינות ערב כמו ירדן, או אוניברסיטאות פלסטיניות בשטחים הכבושים ומקומות אחרים. הסיבות המרכזיות הן חסמים שמקשים על כניסה ועל השתלבות של האזרחים הערביים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. יצא דוח של צוות מקצועי של ות"ת, ועדת תכנון ותקצוב, ב-2013, שמפרט את החסמים האלה. אני רוצה לצטט קצת מהדוח. הדוח הזה, שיצא,

ב-2013, דוח הצוות המקצועי של ות"ת, מטעם המועצה להשכלה גבוהה, נקרא: פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה, הרחבת נגישות האקדמיה לערבים, דרוזים וצ'רקסיים בישראל, כך זה נקרא. מיד אני אצטט,

מה שאנחנו יכולים לראות, שגם הדוח הזה של המועצה להשכלה גבוהה ושל ות"ת מצביע על כמה בעיות, כמו למשל הזנחת מערכת החינוך ביישובים הערביים ובחברה הערבית שגורמת לחסמים. גזענות, שהיא גורם מאוד מרכזי לחסמים האלה.

היעדר נגישות. כל הדברים האלה מופיעים בדוח של ות"ת. אני רוצה לצטט כמה דברים מאוד חשובים שנאמרים פה. בדוח נאמר כך כאמור, דוח מ-2013 של צוות מקצועי מטעם ות"ת,

אני מצטט: "מהנתונים עולה כי האוכלוסייה הערבית בישראל מאופיינת ברמה סוציואקונומית נמוכה יחסית לאוכלוסייה היהודית. מרבית הישובים הערביים מדורגים באשכולות החברתיים-כלכליים הנמוכים ביותר לפי דירוג הלמ"ס. מרבית מהמועסקים אינם אקדמאים". והנה מה שאני אמרתי, שחלק מהחסמים הם תוצאה של הזנחה של מערכת החינוך "הצפיפות בבתי הספר היסודיים במגזר הערבי גדולה בהרבה מהמגזר היהודי. הנשירה של תלמידים ערבים מכיתות ז'-י"ב גדולה יותר. שיעור הניגשים לבגרות נמוך יותר, ושיעור הערבים בעלי תעודת בגרות שעומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות נמוך בהרבה משיעור היהודים".

אנחנו יכולים לראות פה מעגל סגור של חסמים שמובילים כמו עוני והזנחת מערכת החינוך, כפי שאני אמרתי, הגזענות. כל הדברים האלה יוצרים מעגל סגור, הם גורמים לכך שיש פחות ופחות סטודנטים ערביים במוסדות להשכלה הגבוהה בישראל, ומתוך כך שיש פחות, זה משפיע כמובן עוד יותר על גידול בעוני, ועוד יותר גידול בהיעדר הנגישות, ועוד יותר גידול גם בגזענות,

יש פה מעגל סגור שיכול להיפתר רק על ידי טיפול מערכתי, אני רוצה להתחיל מזה. נדרש טיפול מערכתי. אנחנו לא נעסוק פה בכל ההיבטים, כאן נתייחס רק לעניין הנגשת ההשכלה הגבוהה, זה הנושא שלנו, אבל חשוב היה לי לציין שיש בהחלט בעיה מערכתית שדורשת טיפול מערכתי. אני ממשיך בקצרה לצטט מהדוח: השפה העברית הינה מכשול מרכזי. קושי רב קיים גם בשפה האנגלית. מיומנויות וכישורי למידה. הבחינה הפסיכומטרית מהווה חסם מרכזי. קיים פער של כ-100 נקודות לטובת נבחנים בעברית לעומת הנבחנים בערבית. קיים מחסור במידע, ייעוץ והכוון. קושי בנגישות פיזית. קושי בנגישות פיזית.

הדוח של ות"ת עצמו כבר לפני שבע שנים, המצב החמיר מצביע על שתי בעיות מרכזיות שאותן הכנסתי תחת הכותרת של גזענות, בנושא של נגישות של אזרחים ערביים למוסדות ההשכלה הגבוהה. בעיות בנגישות פיזית. אחת, ושוב אני מצטט מהדוח: מחסור בתחבורה זמינה, נגישה וזולה, מהווה חסם משמעותי. בישובים הערביים בפריפריה קיים מחסור חמור בתחבורה ציבורית זמינה, מבחינת תדירות האוטובוסים, שעות הפעילות והכניסה לישובים. הדבר השני שמקשה על הנגישות, והדוח מתייחס גם לזה, קושי בהשכרת דירות. כולנו זוכרים את דברי הבלע החוזרים ונשנים של הרב של צפת, שנתן כביכול פסק הלכה שאסור להשכיר דירות לסטודנטים ערביים. יש הרבה מאוד מקומות בכל רחבי הארץ שסטודנטים ערביים לא מצליחים למצוא בקלות, אם בכלל, דירות להשכרה משום שהם ערבים. גם זה חלק מאותם חסמים. מדובר פה על פער תרבותי שמקשה על הסתגלות הסטודנטים, וכמובן על החסם הכלכלי, שגורם לנשירה ולגרירת לימודים. ציטוט אחרון מהדוח: משפחתו של הסטודנט הממוצע שמממנת לרוב את הוצאות התואר באה מרקע סוציואקונומי נמוך יותר ממשפחתו של הסטודנט היהודי הממוצע, וכו'. הקמת מוסד אקדמי ביישוב ערבי יפחית את כל החסמים האלה. אף אחד לא אומר שיפתור ויעלים אותם, בגלל זה מדובר על הכרח של טיפול מערכתי, אבל אין ספק שהקמת מוסד אקדמי מתוקצב ביישוב ערבי יפחית באופן משמעותי את החסמים. הוא יגדיל את הנגישות להשכלה גבוהה בקרב החברה הערבית. כאמור, כל זה לא מספיק, אבל הכרחי. כמובן שנדרשים גם פתיחות למקומות עבודה, תחומי לימוד מסוימים, מדיניות חברתית סוציאלית, מאבק בגזענות ובדעות קדומות, וכו'. היו גם יוזמות בעבר בשנת 2000 המועצה להשכלה גבוהה קיבלה בחיוב הקמה של מכללה אקדמית מתוקצבת ביישוב ערבי. הייתה סגה שלמה של המוסד האקדמי נצרת, ואנחנו נשמע יותר מאוחר את עורך הדין מאזן קופטי, שיספר על זה קצת יותר. לסיכום, אני רוצה להזכיר

הממ"מ קיבל מידע מות"ת ב-2015, וגם דוח הממ"מ מדבר על כך אני מצטט: קיים עודף ביקוש רב באוכלוסייה הרלוונטית, כאשר ברבים מן המוסדות באזור זה, שיעור הסטודנטים הערביים מכלל הסטודנטים במוסד גבוה משמעותית מחלקם באוכלוסייה. מסקנת הצוות המקצועי באגף התכנון והמדיניות

זה ציטוט מדוח של הממ"מ ב-2015 הייתה כי ישנה הצדקה לשקול קיומו של מוסד אקדמי מתוקצב ביישוב ערבי בצפון, וכי החלופות האפשריות ליישום הן: הקמת מוסד אקדמי חדש, הפיכת המכללה האקדמית לחינוך למכללה אקדמית כללית, או הקמת מוסד בחסות אוניברסיטה. כלומר, יש שלושה מסלולים אפשריים: או להקים מוסד אקדמי חדש, או להפוך מכללה קיימת, שהיא מכללה שמתמקדת רק בחינוך, למכללה אקדמית כללית מתוקצבת, או להקים מוסד שיהיה שלוחה של אוניברסיטה קיימת. כל אחת מהאפשרויות האלה קיימות.

מה שאני רוצה לומר, אנחנו מדברים על הקמת מוסד אקדמי ביישוב ערבי שאמור להיות דו לשוני, עם העדפה לשפה הערבית. הדברים האלה הם לא דברים שלא קיימים במקומות אחרים. רק רשימה חלקית: יש בפינלנד למשל, שיש בה 6% מיעוט שבדי, אוניברסיטה שמתנהלת בשבדית. אוניברסיטת הלסינקי בעיר הבירה היא דו לשונית. אוניברסיטת סנטיאגו דה קומפוסטלה בגליסיה שבספרד היא דו לשונית, מלמדים בה גם בספרדית וגם בגליסיאנית. אוניברסיטת ז'ירונה בקטלוניה מלמדת רק בקטלאנית. האוניברסיטה החופשית של בוצן-בולצאנו היא רב לשונית מלמדים בארבע שפות באוניברסיטה הזאת, שנמצאת באיטליה: אנגלית, גרמנית, איטלקית, וגם בשפה שנקראת לדינית, אין קשר ללדינו. ברומניה יש אוניברסיטה דו לשונית למיעוט ההונגרי, שמלמדים בה גם בהונגרית וגם ברומנית. כלומר, הרעיון של מוסד אקדמי, גם אוניברסיטה, שהוא רב לשוני, או דו לשוני, הוא רעיון שקיים בהרבה מקומות בעולם כדי להעצים ולאפשר נגישות לאוכלוסיות מיעוט שבגלל סיבות של מדיניות כלכלית-חברתית והיסטורית אחרת, נמנעת מהן נגישות הולמת. וזה מה שאנחנו מציעים בדיון הזה. אני אתן את זכות הדיבור, כולל הצגת מצגת לנוהאד עלי. אחריו אני אתן את רשות הדיבור לד"ר אריק רודניצקי מאוניברסיטת תל אביב, מנהל התוכנית ליחסי יהודים-ערבים. בבקשה, מר עלי, הבמה שלך.

תודה על ההזמנה. רוב המידע שאני הולך להציג במצגת הזו, שאבתי אותו משלושה מקומות: הספר שלי ושל עמיתתי,

דעאס על השכלה גבוהה בקרב המיעוט הערבי בישראל,

ועוד שני מאמרים באנגלית בנדון.

- - - סליחה, ד"ר עלי, אתה יכול להציג את עצמך? לא רשום לנו. - - על המיעוט הערבי בישראל. המיעוט הערבי בישראל מייחס חשיבות כפולה - - - תציג את עצמך.

תציג את עצמך בשביל הפרוטוקול. תציג את עצמך לפרוטוקול כי לא כתוב לנו.

אני סוציולוג, מלמד בחוג לסוציולוגיה באקדמית גליל מערבי, וגם יו"ר תחום ערבים-יהודים-מדינה במוסד שמואל נאמן בטכניון, וגם מלמד באוניברסיטת חיפה. שלושה מוסדות. המיעוט הערבי בישראל מייחס חשיבות גדולה להשכלה אקדמית,

אבל אנחנו יודעים שעד עצם היום הזה המוסד הזה לא קם. עשרות שנים מאוחר יותר, הנושא היה בפולמוס בממשלות ישראל.

היה השר אמנון רובינשטיין. אחריו השר זבולון המר, שהקפיא את הרעיון של רובינשטיין. יוסי שריד

מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל הם 68,

זה עדיין מספר מאוד גדול. באף מוסד מהם אין מרצים שמלמדים בערבית, לא רק לימודי השפה הערבית,

כלומר, לא כל הציבור הערבי מסכים, אבל רובו הגדול כן מסכים. אלו המצדדים טוענים שזה יפתור את בעיית האפליה של סטודנטים ערביים שקיימת היום במוסדות להשכלה

אנחנו לא צריכים עוד מכללה להוראה. יש מכללות, יש שלוש מכללות להוראה, זה לא מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים אוניברסיטת מחקר לכל דבר, כמו אחיותיה היהודיות. אנחנו רואים בזה זכות

אני מודה לחברי, ד"ר נוהאד עלי,

כהרגלו וכדרכו. מקיפה, מפורטת וממצה. בשבוע שעבר היה דיון בוועדת חינוך על הקמת

אנחנו לא מדברים על מכללות להכשרת מורים, שיש מכללות כאלה, ויש אבטלה ענקית בקרב מורים. אנחנו מדברים על מוסד אקדמאי שייתן תואר ראשון,

תודה רבה, ד"ר נוהאד עלי, על הסקירה המקיפה. תודה, עופר, על הדיון החשוב הזה, שמתבקש דווקא בימים האלה,

ושלא נדבר גם על התנופה הכלכלית שיכולה להביא לאותם יישובים ואותם יישובים ואותם אזורים מבחינת עסקים, אוכל, מעונות, עבודה.

בזמן הקצר שאני מקבל, אני אגע בכמה דגשים על נקודות שכבר הוזכרו, ואולי חלק לא הוזכרו. בישראל המיעוט הערבי מוכר על ידי המדינה כמיעוט לשוני,

תרבותי, ויש לו גם

נקודה נוספת, שאולי חשובה מכל,

על כל הרמות שלו, אבל אין אוטונומיה חינוכית. הערבים לא מנהלים ולא שולטים במערכת החינוך שלהם. אוניברסיטה,

זה יקרה בגלל החופש האקדמי,

ובגלל שינוי באוריינטציה של האוניברסיטה. השאלה הזאת עולה, ואני חושב שזה עניין של

אבל גם סוגיות של חזונות עתידיים וניתוח של המציאות והסתכלות צופה פני עתיד. לדעתי גם צורך שאנחנו עכשיו רואים אותו גם כעניין פרקטי.

אני מתכוון לעובדה שבשנים האחרונות אנחנו עדים לשיעור ומספר הולך וגובר של סטודנטים ערבים שלומדים

אני רוצה להזכיר לכם שאפילו כשדיברו על הקמת תחנת רדיו בערבית,

וכולי.

אפילו יש שתי תחנות שמשדרות בשפה הערבית, אני כמעט ולא שומע התייחסויות פוליטיות כאילו שיש כאן התנהלות בעייתית. לכן אני חושב שגם ברמה הפוליטית וגם ברמה המקצועית ניתן בהחלט לנהל ולקיים מוסד אקדמי בשפה הערבית

בבקשה אדוני, אם אתה יכול לקצר, עד שלוש דקות, לתת לנו סקירה על הסגה שהייתה לגבי המוסד האקדמי בנצרת.

רואה. תודה רבה. תודה רבה, עופר, תודה רבה לכולם.

אבו אל-מג'ד, בוקר טוב. חג מולד שמח.

בקיצור,

אבל בתוך המאבק שניהלנו עם המל"ג, ובמיוחד עם פרופ' טרכטנברג, שהיה יושב-ראש הות"ת אז פרופ'

שהקמת מוסד אקדמי מחקרי מתוקצב אני מדגיש, מחקרי מתוקצב בין אם זו אוניברסיטה, בין אם זו שלוחה של אוניברסיטה, וכן הלאה הסברתי קודם את האפשרויות זה אינטרס ראשון במעלה של הציבור הערבי-פלסטיני בישראל לטובת הנגשה, לטובת צמצום הכורח של כל כך הרבה אלפים של אזרחים ערבים לצאת ללמוד

שאמתין ואעבור בינתיים הלאה? טוב, אני מקווה שהיא תתחבר אלינו. בואו נשמע בינתיים מישהו מות"ת.

יש את דועא כעביה, יש

ות"ת משקיעה קרוב ל-150 מיליון שקל בשנה כדי להביא יותר סטודנטים ערבים למערכת ההשכלה הגבוהה וכדי לסייע להם להצליח בתואר ולהצליח להגיע לתחומים יוקרתיים, לפקולטות יוקרתיות, להגיע לשוק התעסוקה, להגיע לתארים

שאלה אחת היא לגבי הגיוון של המקצועות, מעבר לנושא של הוראה, ומקצועות פרא-רפואיים, ששם תמיד היה אחוז מאוד גבוה, אחד מהמקומות שיש בהם אחוזים מאוד נמוכים הוא מדעי הטבע

סביב חינוך והוראה וסביב תחומי עזר רפואיים, מסיבות מוכרות ומובנות שנעוצות בשוק התעסוקה, בבחירת תחומים פרופסיונליים. אנחנו רואים הרבה אבטלה היום בקרב

תודה רבה, ד"ר עופר, על הדיון, וגם לדוברים שתרמו ושיתפו. הדרישה של המיעוט הערבי לאוניברסיטה ערבית ביישוב ערבי שפתוחה לכלל

אני כמובן מברך על כל השקעה של המועצה להשכלה גבוהה. בזמנו, בוועדת המעקב ובמרכז "חיראק" הגשנו נייר עמדה מפורט שעל בסיסו חלק מהיוזמה של התוכניות האלה, אלו חלק מהרעיונות שהגשנו אז, אבל לצערי, זה לא מספיק, כי המוטיבציה

לצערי, במציאות הפוליטית הבעייתית בישראל, מדיניות האפליה,

וכמו הרבה מיעוטים בעולם למרות שאנחנו מדברים על מיעוט ילדי הרצון ללמוד

והערבים נמצאים לא במציאות שוויונית באקדמיה הישראלית, הם נמצאים בצל יחסי כוח - - - ד"ר חסאן, נסה בבקשה לסיים. אני מסיים. הם נמצאים במצב של יחסי כוח שלא מאפשרים באמת מחקר שנותן מענה לצרכים, וזה פוגע גם במחקר,

אני חושבת ששם צריך להיות המשך מאוד מאסיבי של השקעה להביא את כולם לאותה נקודת סיום של כל צעיר וצעירה ישראלים,

כן, יש מנגנון פדגוגי

תודה,

תודה רבה.

מהדוברות? אולי ביאטה אתנו? יעל קודם הציעה שנדבר עם מישהו מהדוברות של ות"ת.

צוהריים טובים. צוהריים טובים. אם את יכולה בשתי דקות.

אני מקווה שהדיון הזה ימשיך אחר כך ויהיו עוד ישיבות, ותהיה נטייה ברורה ואמיתית להקמת מוסד אקדמי לא רק מכללה, כפי שאנחנו מדברים,

אלא מוסד אקדמי

אם השר היה משתתף בעצמו,

מאחר ולא, אני מצפה לקבל משהו מבוסס ממך או ממישהו אחר,

מי שתגידי, אבל לדעת את העמדה. קודם כל, אני מציעה, אפשר לזמן את השר לדבר. לא קיבלנו זימון לשר.

כמו שאדוני היושב-ראש יודע, של המשרד להשכלה גבוהה,

להוסיף או להסתייג מדבריי, כמובן שזה לגיטימי.

הוועדה רואה את המצב הקיים כמצב בעייתי שבו יש חסמים רבים לציבור האזרחים הערביים בישראל בהתקדמות ובהנגשה של מוסדות ההשכלה